שמרית גולדנברג משפטנית, משרד המשפטים אסתר גרשון מנהלת תחום פ"א הליכים חלופיים, משרד הרווחה והביטחון החברתי מיכל בן דוד רפ"ק,

המשרד לביטחון לאומי אביב ישראלי עו"ד, לשכה משפטית, המשרד לביטחון לאומי מישל בטאשוילי סג"ד,

גם היישום של הוראת השעה החל באיחור מכמה סיבות שפרסנו בשעתו בדיון, ולמעשה בהצעה שעכשיו מונחת בפניכם, אנחנו מבקשים להאריך בשנה את הוראת השעה, אני אגיד שהמחקר המלווה שאני אתייחס אליו. עוד מעט הושלם,

לא מצאו גם הבדלים מובהקים בין התקופות ביחס לעברייני סמים,

תעבורה ורכוש. ממצא משמעותי נוסף שנכון להעיר עליו הוא, שעובדי שירות שנושאים מאסר של עבודת שירות של עד שישה חודשים, לרוב משתחררים רק אחרי השלמת ימים בן 80% ל- 85% מהם נדרשים

נמצאים פה נציגי תקציב של השב"ס שיוכלו לענות, לעניין עבודות שירות, גורם אצלנו יצא לבדוק ואני יכולה להשיב

כשהוא בכלא הוא לא מקבל שום דבר, הקצבאות נשללות. אני לא יודעת להגיד לגבי הקצבאות. שנייה, אבל טלי תקשיבי לי, אם את תעני לי לכל דבר, אני לא אקבל את התשובה מהגורמים המוסמכים,

כדי לא לשבת בכלא, שני המצבים האלו לא רצויים בעיני. אני מבקשת רגע את זכות הדיבור ברשות יו"ר הוועדה.

אנחנו נודיע אחרי הישיבה הזאת, נודיע על מועד להגשת הסתייגויות ככל שהאופוזיציה תבחר לעשות זאת, ונבצע את הדיון. אני גם שוב אני אשמח שגם הדוברים האחרים שידברו יתייחסו, שתי נקודות שאני הייתי שמח שהדברים יתייחסו אליהם, הדוברים המקצועיים וגם חברי הכנסת

אבל באמת המטרה בזמנו של הוראת השעה הייתה, לצמצם את השימוש במאסרים קצרים ככל שניתן, לאותם מקרים שבהם לא עולה מסוכנות מאותו אדם שמחייבת לשים אותו בעצם מאחורי סורג

אבל אני לא מכיר תוכנית טיפולית שיש לה אפקט שמוריד מ- 80% ל- 8% בשום תחום,

הוראת השעה זו הזדמנות מצוינת לתת כלי מחקרי לבדוק את

חלק מזה אפילו במצב של תקלה של הסדרי טיעון אפילו עם נאשמים, לגבי עונש של עבודות שירות של שמונה

אנחנו לא יכולים לממש אותם,

התובעים יודעים במשטרה שיש דיון

אני מניח שאנחנו לא נתנגד להצעה, אבל ממילא אי אפשר לאשר היום את החוק באופן